שלום לכולם, אנחנו ביום ראשון, ד׳ בניסן תשפ״ג 26 במרץ 2023, אנחנו בדיון היערכות

אנחנו נמצאים על ציר ראשי, על כביש 90. כל שנה אנחנו מתמודדים בחשש מאוד-מאוד גדול, של איך להצליח למנוע כאוס מאוד גדול בציר, וההתמודדות היא בהשקעה בחניות, שלשם כך אנחנו צריכים הסדרה של חניות כל הזמן, ובסדרנים, שצריכים להיות שם.

החשש הגדול ביותר שלנו הוא מבחינה בטיחותית, ובעקבות כך אנחנו לא כל כך מפרסמים את ההילולה. אנחנו יכולים לצאת במסע פרסום שיהפוך את ההיענות להרבה יותר גדולה. נכון להיום מגיעים לשם עשרות אלפי אנשים. סביר להניח שאם אנחנו נעשה מדיה נכונה יותר, ותהליך ההופעות בפארק ברקו, שנמצא סמוך אלינו, כחצי קילומטר מהמתחם,

היא יכולה להיות הרבה יותר גדולה, ויכולה להגיע למאות אלפים בקלות רבה. אנחנו נמנעים מזה ולא עושים את זה כי: א׳: אין לנו תקציב. ב׳: מהחשש הכי גדול לבטיחות האנשים. זהו פתח הדברים שלי. אוקיי, תודה רבה. מנכ״ל עיריית טבריה, שמעון פיניאן, בבקשה. אני אמשיך את מה שאמר יוסי. אני מבין שהיה לבועז קשה להגיע מבחינת לו״ז ולכן הוא נעדר.

אז המסלול מאבולעפיה לציון הוא מסלול מסוכן מאוד. אנחנו חייבים לטפל בכל הסיפור של הכביש הזה, מהחנייה של חוף גיא, אתה מכיר את החנייה של חוף גיא? את כל המתחם שיש שם לסדר ולהשמיש אותו לטובת חנייה טובה ובטיחותית. לא הייתי מתנצל ואומר גם ביטחונית, כי הכול פרוץ שם. המקום צריך להיות מטופל ומסודר. כל הנושא של הנגישות בתוך המתחם של הקבר, זה דורש שם אבטחה שעולה הון תועפות, כי הכול פתוח. החניון האחורי של הציון, גם בו צריך לטפל. זה חניון מאוד-מאוד מסוכן. בשיפוץ שאתם עושים עכשיו, זה לא כלול.

לא כלול בכלל? גם לא מאחורה?

אבל היום אנחנו נפגשים עם מנהל הפרויקט ומתכננים חנייה ביחד עם משרדי הממשלה. אנחנו למעשה פונים למשרדי הממשלה על מנת להקים חניון מסודר וקבוע במתחם. יסביר מנהל הפרויקט, שאפשר גם היום - - - שנייה, שמעון תמשיך בבקשה. בחיבור שבין חוף גיא לציון, יש גם בעיה של תאורה, וזה גם דבר שצריכים לסדר, את כל המתחם הזה. אני חושב שאנחנו צריכים עזרה מאוד גדולה כדי לטפל בנושא הזה, כי גם ביום יום, יש בציון אלפים של מתפללים. אני ראיתי ששלחתם מכתב בנושא הזה.

על אזור ה-60 מיליון?

לנושא של הקבר זה 13 מיליון שקלים. משפט חשוב, יש לציין לטובה את אריאל, המנהלת הוועדה. שלא ויתרה לכם. לא רק שלא ויתרה, גם ביום שבת, המשיכה לטרטר אותי ולעמוד על כל הפרטים הכי קטנים. אוקיי, תודה.

שלום, שמי דוד ניסים, אני מהנדס. אנחנו תכננו חנייה ל-200 מכוניות פרטיות, לחמישה אוטובוסים, למיניבוסים, למוניות ולרכבי נכים. החנייה הזו תוכננה ואושרה בשבוע שעבר, ביום חמישי. איפה היא אושר? אושרה בשיפוט פנימי של הצוות כולו. אנחנו יכולים לגשת לביצוע תוך זמן קצת מאוד, כך שאפשר יהיה להשמיש לפחות שליש מהחנייה, כ-100 ומשהו מכוניות ואוטובוסים להילולה עצמה. אתם זריזים בטבריה. הגיע הזמן. אוקיי. נמצא איתנו פה גם יוסי אוקנין, בבקשה. האמת היא שאני יותר התמקדתי בוועדה הקודמת, אבל בגלל שאני נציג עירייה כבר המון שנים אז אני רוצה לדבר על הנושא של הבטיחות

אני רק רוצה לספר לכם משהו אחד בעניין הזה. אני הייתי באסון מירון, כאיש רפואה, אני מתנדב ב- ׳איחוד הצלה׳ והייתי ממש בנקודה של האסון. וכל הנושא הזה של הבטיחות, ושל השמירה על כל המבקרים שמגיעים לציון, הוא דבר מאוד חשוב. כמובן שגם יש לי זיקה מיוחדת לרבי מאיר בעל הנס. נמצא פה יוסי, אחד המנכ״לים המפוארים שאני מכיר והוא עשה שם שינויים מדהימים.

היה שווה להגיע לירושלים רק בשביל לשמוע את הפירגון הזה. ובנוגע לתקצוב החניון של הקבר שדובר פה, אני חושב ש-13 מיליון זה מעט. כי יש שם הר. אבל הם דיברו פה קודם על צניעות. לא, צניעות לא בכסף, צניעות בדברים אחרים. אני חושב שזה חשוב מאוד לעזור למקום הקדוש הזה, בעיקר בכל הקשור לנושאי הבטיחות והחנייה. תודה יוסי. שמוליק ברבי מנהל מחלקת תרבות עירונית בעיריית טבריה. בבקשה. מתוקף תפקידי אני מלווה את רבי מאיר וזו זכות גדולה, זכות גדולה עבורי ללוות את ההילולה הזאת. למרות שפעם, לפני שלוש שנים, אני איבדתי שם את ההכרה. ואני אספר כי מפקד התחנה פה, הוא לא היה אז מפקד התחנה. בשעה 00:00, הייתי עייף, נכנסתי לאוטו והרגל שלי לחצה על דוושת הגז כי נרדמתי. הרכב נכנס לפול גז, משטרות ומד״א הרחיקו את האנשים כי חשבו שעומד להיות מפגע גדול. עד שמפקד התחנה קיבל אומץ ודפק על החלון. הוא שאל אותי מה קרה ואני עניתי לו שאיבדתי את ההכרה לרגע. זה רק קוריוז, אבל אני אומר שהצוות שמוביל את ההילולה, שגם נמצא כאן היום, מי האחראי בפועל על האירוע? כי אני נזכר שכשדיברו על זה באסון מירון אז לא ידעו להגיד אצל מי זה נמצא.

אם יש אחריות היא לא עליכם? היא מחולקת בצורה - - - אז אני אגיד לך, היא מחולקת בצורה מאוד ברורה. בתוך המתחם, בתוך גבול המתחם, האחריות היא שלי, של המוסדות. כל מה שקשור לתהלוכה ולהליך העירוני שבעצם מתבצע שם, הוא באחריות העירייה. זה שכל הצוות הזה הגיע היום, זה רק מעיד כמה חשובה ההילולה הזאת בעיר שלנו. לאחר אסון מירון אף אחד לא שקט. אם לא היה את אסון מירון אני לא יודע אם היינו בכל זאת יושבים פה היום, אז בסדר. אנחנו לא רוצים לחכות לעוד אסון. טבריה זו עיר שפוקדות אותה רעידות אדמה וזה מספיק, אנחנו לא רוצים עוד אחת בהילולה. אלפי אנשים מגיעים בשנים האחרונות להילולה הזאת, אלפים. לכן, אני ניסיתי, יחד עם מנכ״ל מוסדות רבי מאיר, יוסי נבעה, להשיג תקציבים. גם ממשרד התרבות העירונית. בהתחלה השגנו תקציבים, אמנם מעטים, אבל זה לא מכסה. כמו שאמר יוסי, 13 מיליון זה מעט גם לדעתי. לדעתי צריך שם תקציב גדול יותר, ולהתחיל כבר עכשיו בפעולות כדי לאפשר להביא את הציבור ושתהיה חנייה. לא ייתכן שביום ההילולה, יהיו נכים שלא יוכלו לעלות לקבר ויעצרו אותם למטה, למה? אז בואו לא נחכה לעוד אסון חלילה, וניתן יד כולנו, בזכותו של רבי מאיר ונדליק כולנו נר לכבוד המעמד הזה. יש כאלה שמדלקים נר בכל יום, נכון? נכון. מבחינה טכנית, איך עובר כל המסלול? מאיפה האנשים נכנסים? מאיפה נכנסים רכבים? יש לכם ציר אחד? יגאל בן לולו, בבקשה. צהרים טובים לכולם. משטרת ישראל בעצם מחלקת את האירוע הזה לשניים. יש את השגרה ויש את ההילולה. ההילולה, יש לנו את ההכנות, נקרא לזה היום שלפני, שזה בעצם אישור תוכניות מסודר, שהגענו עליו להסכמות גם עם העירייה וגם עם האתר, בנוגע למה היא האחריות של כל אחד מהצדדים ומאיפה כל צד בעצם נושא באחריות מבחינת בטיחות וסדר ציבורי. הוא יכול לעמוד באחריות הזאת? כן, אני חושב שכן. אני מתכוון האם לכל צד אחראי יש את הכלים בשביל לשאת באחריות שלו?

אני חושב שבשנה שעברה אנחנו ישבנו למספר דיונים, שבסופם הגענו להבנות מאוד ברורות, שעיריית טבריה תיקח את האחריות מאבולעפיה ועד העלייה לקבר, לציון ומהציון ולמעלה, בעצם על האתר,

כמובן שבחלוקה מסודרת, גם מבחינת מהנדס, מבחינת בטיחות, מבחינת מהנדס תנועה וכל מה שקשור בזה. בסופו של דבר מתקיים דיון נוסף, של אישור התוכניות לכל הדברים האלה. אנחנו נערכים במשך מספר ימים לטובת האירוע, שהשיא שלו הוא בסביבות ה-15 אלף איש שנמצאים על הקבר בזמן נתון ביום ההילולה, ואם מסתכלים על כל היום ביחד,

מגיעים לסביבות ה-30 או 40 אלף איש. אנחנו נותנים לסדר הציבורי את המשקל הכבד שזה בעצם התנועה וכל מה שקורה בתוך ההר. זה כביש מאוד-מאוד צר, אפילו סתם ביום-יום הוא בעייתי. אני יכול להגיד שביום-יום, אני אמרתי, ואני מנסה כבר במשך שנה וארבעה חודשים,

לקיים איזה דיון מסודר בנושא הציר של כביש 90 שם, שהוא כל-כך בעייתי,

עם סובב כינרת. כל מי שמגיע לצפון בצורה כזו או אחרת עובר בכביש הזה. נכון, לכן הוא חייב לעבור שינוי. הוא לא יכול להישאר במצב הזה, אבל זה לא הדיון. יש שרה חדשה, אני חושב שאפשר לשבת איתה. מחר אנחנו יושבים איתה. שם חייב להיעשות משהו. זה בלתי אפשרי.

אנחנו לפעמים מדברים על כך שאי אפשר לנוע על הציר הזה מפסח בפיקים המרכזיים וכמעט עד סוכות, שזה זמן שיש בו בילוי של אזרחים, אנחנו מדברים על כמעט 300 אלף איש בזמן נתון שנמצאים שם, זה חתיכת אירוע. בכל מקרה, לנושא הדיון עצמו, אנחנו נותנים בעצם את כל מה שצריך ״למפיקים.״ סדרנים, תאורה, בטיחות למקום, כל אחד בחלק שלו, אם יש במות, אם יש רוכלות ויש לא מעט בתוך האירוע הזה, לכל אחד צריך להיות את המרווח שלו כדי שלא יהיה חלילה

זה אירוע גדול, אי אפשר להקל בו ראש. חשבתם על כניסה מצד אחד ויציאה מצד שני?

זהה בדיוק מה שאני עושה. אני בעצם מאפשר כניסה מנקודה מסוימת ויציאה מהצד השני, כדי שבעצם יהיה מן סיבוב מסודר, זה גם עבד מצוין בשנה שעברה. נתנו פתרון גם לנכים, שבעצם רק להם אני מאפשר להגיע לחלק העליון, לשער, יש רכב היסעים מסובב, שבעצם גם עשינו בשנה שעברה, וזה עובד בצורה מסודרת על מנת להוריד ולהעלות אנשים להר וממנו. הסיפור המרכזי בסופו של דבר הוא הגעה לציון, שזה עניין בעייתי. ולכן אנחנו מתגלגלים עם מה שיש לנו מבחינת החניות המקומיות. אם זה מתוך העיר, חונים במרכז העיר ועולים על שאטלים לכיוון הציון. אני לא מאפשר תנועה קרובה.

העירייה עצמה עושה

גם בשנה שעברה משרד הדתות, ביחד עם העירייה עשו שאטלים. אז אם אני מבין נכון הבעיה המרכזית היא הנכים, שאין להם איך להגיע. לנכים אני כן מאפשר בסופו של דבר להגיע למעלה, על אף שגם במקרה הזה, מדובר על 120 כלי רכב לכל היותר. אבל בכל מקרה, אנחנו עדיין מאפשרים הורדה שלהם בחלק העליון. אני סוגר את כל הציר. זה חתיכת אירוע שצריך להתייחס אליו, כי כולם רוצים להגיע למעלה, לכן אני לא מאפשר כניסה של כלי רכב כלל. במירון היו אמבולנסים שיעשו את זה. אנחנו לא מאפשרים. כשיש תנועה רגלית ורכובה זה בעייתי. ובכלל אנחנו לא מאפשרים את זה. אנחנו כן מאפשרים תנועה רגלית. אנחנו בעצם חוצים את ציר העלייה כך שכלי רכב יוכל לעבוד ועדיין יהיה ציר להולכי רגל, כמובן עם גדרות והכל מסודר, כדי שתתאפשר הליכה בטוחה ומסודרת. מה היא ההגדרה של נכה אצלכם? תו נכה? יוסי למה אתה מחייך? כי זה הוויכוח הגדול ביני לבין יגאל. נכים של כיסאות או קביים, אנשים שלא יכולים ללכת. כל השאר יעלו. אני יכול להגיד לך שיש לי הורים מבוגרים, ואני לא חושב שאמא שלי יכולה לעלות את העלייה הזו, וברוך השם שהיא לא עונה על ההגדרה של נכה. כן יש את הרגישות, של לתת למישהו לעלות, להוריד אנשים ולרדת חזרה למטה. בסוף, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מסתכלים על זה כמו רובוט. יש את ההנחיות שאני מעביר לכולם, וברגע ששוטר מזהה סיטואציה כזו הוא יאפשר לעלות. לפעמים גם אדם מגיע אחרי נסיעה של שעתיים וחצי ואפילו שלוש מירושלים. הוא מגיע אליך למטה,

בסוף כולם רוצים לעלות למעלה, אותו אדם רוצה להגיע לקבר, אחרת הוא יכול היה להישאר בירושלים ולהתפלל. הוא טרח עד לשם ולשווא? אני יודע שזה לא קשור לוועדה אבל - - - בסוף כולם רוצים, אבל אנחנו צריכים לשמור על הסדר הציבורי ולוודא שאם חס וחלילה קורה אירוע, לי נשמרת האפשרות לטפל בו ולנטרל אותו ולדבר הזה יש משמעות. לכן לא כולם יכולים לטפס למעלה, יש את המצב הנתון של ההר, ושם אנחנו צריכים בעצם לתת לו את כל ההתייחסות הביטחונית הראויה ולהגיב בהתאם, ואנחנו עושים את המקסימום. שיקול הדעת הוא שלי. בסוף אני נמצא שם ומנהל את האירוע. אני נותן את ההנחיות, מבצע את התהלוכה ולא יהיה מקרה שלאדם יש בעיה ולא ניתן לו את הפתרון למעלה. בסופו של דבר משטרת ישראל משקיעה פה לא מעט כוח אדם ולא מעט סדרנים שאני דורש שיהיו, ואני מזכיר שאנחנו נמצאים בחלק הזה וכעבור שלושה ימים מטפסים לרבי שמעון בר יוחאי, ששם אנחנו גם תופסים חלק. אוקיי, תודה רבה. המשרד לפיתוח הנגב והגליל נמצאים איתנו פה?

שמי יצחק אלקסלסי, אני יועץ מקצועי לשר. ממה שאני הבנתי גורמי המקצוע, עד היום גורמי המשרד. אני חושב שלשר וסרלאוף זה לא עולה הרבה כסף.

אני אומר שממה שאני מכיר מגורמי המקצוע, עד היום המשרד לא היה שותף להילולה הזו. חרף העובדה שזה בשטחה המוניציפלי. אני יודע שלא מזמן הועברה החלטת ממשלה, לדוגמה בעניין ההילולה. של הבבא-סאלי, שקובעת תכלול ודברים כאלה. למשרד אין איזו החלטה קונקרטית בהיבט הזה.

תעבירו החלטת ממשלה כמו שהיה לא מזמן לגבי ההילולה של הבבא-סאלי, ואנחנו נממן את החניות ואת הסדרי התנועה במקום. לא אמרתי דבר כזה, אדוני היושב ראש. כן אמרתי שאם יש בעיית תכלול, אפשר למצוא הסדר דומה למה שנעשה בעניין ההילולה לבבא-סאלי, אני לא יודע אם המשרד אצלנו הוא הגורם הרלוונטי. עד היום המשרד לא לקח חלק

אם השר שלח אותך לפה אני מאמין שבאת עם איזו בשורה.

מה המשרד לפיתוח הנגב והגליל יכול לקחת על עצמו מבחינה תקציבית לגבי הסיפור הזה? לצערי אני לא איש בשורות אדוני היושב ראש. כמובן שאם יועברו בקשות ספציפיות המשרד הן יועברו לגורמי המקצוע והמשרד יבחן אותן ויגיב בהתאם. יצאה בקשה של יושב ראש הרשות. לבוא ולתכלל את האירוע הזה.

גם למשרד ראש הממשלה אבל גם אליכם, כי המשרד שלכם הוא אחד מהמשרדים החשובים שיכולים לתרום. יצחק, אני רוצה שתהיה פגישה של השר ביחד איתם. תראה, זה לא סכומים מאוד גדולים וזה באמת דבר שיכול להביא רווחה ובטיחות לכמות האנשים העצומה שמגיעה לשם בהילולה עצמה. אני חושב שאם נשב ביחד ונעשה איזו פגישה, נוכל למצוא ביחד ממשרד אחד,

את הסכום שיהיה חסר בשביל הכבוד של ההילולה עצמה. אני אדבר עם החברים, וכמובן נחליף פרטים. אוקיי. נירה פישר, משרד התיירות, בבקשה. נירה פישר מנהלת האגף לשירותי תיירות. משרד התיירות לא היה מעורב מעולם. בעבר הייתה איזו בקשה לעזרה בבניית התשתיות בצת״פ. ואיך אנחנו יושבים פה עכשיו, היה שווה שנתכנס לפה רק בשביל להכניס את משרד התיירות אל המקום הזה. הוא באמת אחד מהאתרים התיירותיים הגדולים בישראל. אני יכול להגיד שהייתי שם מאות פעמים,

גם בתור בחורים צעירים אני זוכר,

שכשהיה לנו איזה חלון של זמן אז היינו נכנסים על הדרך לקבר של רבי מאיר.

כשאנשים נוסעים לצפון, נכנסים על הדרך לרבי מאיר בעל הנס, זה אי אפשר בלי זה. זה חלק בלתי נפרד מהתיירות שלנו. לכן אני מתפלא שמשרד התיירות עד היום לא היה חלק מזה. לא, הייתה פנייה בעבר, לצת״פ, היא נדחתה. זה תלוי תקציבים של אותה שנה. אפשר תמיד לגשת שוב ולראות מה אפשר לעשות. אמנם התקציבים שלנו צומצמו מאוד, אבל תמיד אפשר לבחון מחדש בהתאם לתוכניות. אוקיי. משרד הבריאות נמצא איתנו פה?

משרד התחבורה, עמיחי לוי, בבקשה. שלום, עמיחי לוי, מנהל אגף הפעלה ברשות הארצית לתחבורה ציבורית. משרד התחבורה, גם הוא לא היה שותף בשנים הקודמות להיערכות להילולה. יש פה שני היבטים, את היבט התשתיות ואת היבט התחבורה הציבורית. בהיבט של התשתיות, הזכיר מנכ״ל העירייה, ובאמת מחר בבוקר יש פגישה אצל שרת התחבורה. כשאחד מהנושאים זה בעצם הנושא של כביש 90, שאני חושב שיש איזו שהיא הסכמה שהוא דרוש שיפור, זה יידון מחר, פה כרגע אין לי איזה שהוא עדכון בנושא, העירייה העבירה בקשה ברורה. ואם מסתכלים על הטווח הארוך, יש גם את נושא הרכבת לטבריה, שנמצאת עדיין בתכנון ולא בביצוע, אבל תוכל בעתיד לעזור גם בהקשר של ההילולה. בהיבט התחבורה הציבורית, אני מזכיר שההילולה נערכת ארבעה ימים לפני הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, ששם משרד התחבורה נמתח עד הקצה בהיבט של התחבורה הציבורית. אנחנו משרתים 200 אלף איש להילולה. זה גם מוביל לפגיעה בתחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ, כי אנחנו למעשה צריכים לנייד משאבים למירון. אני גם שוב אומר שלא מוכרת לנו איזו שהיא דרישה בהקשר של תחבורה ציבורית, לפחות לא קיבלנו כזו עד היום. ממה שאני מבין זה מתבסס בעיקר על רכבים פרטיים, הסעות מאורגנות ושאטלים. כן, אני חייב אבל להגיד משהו קטן. עד לפני שלוש או ארבע שנים בערך, חברת האוטובוסים הציבורית של טבריה נתנה לנו את השירות של השאטלים. בשלוש השנים האחרונות הם החליטו שהם לא נותנים, אנחנו לוקחים חברות פרטיות. תתאר לך את אותם 10 אלפים או 29 אלף איש שמגיעים באותו ערב, והם צריכים להבין שחברת האוטובוסים כמה שאנחנו שמים שלטים זה לא מאוד מועיל.

חברת תחבורה ציבורית היא חברת תחבורה ציבורית, וכשהם מניעים את השאטלים לחניות, זה הדבר הכי נכון. משום מה, החליטו בחברת התחבורה הציבורית המקומית, סופרבוס, להפסיק את השירות הזה. זה משהו שאתם חייבים לתת עליו את הדעת. אני ניסיתי כמה פעמים מול החברה עצמה וזה לא עבר בהצלחה, לכן אני חושב שהמשרד כן צריך

אז אני אשמח שנחליף אחר כך כמה מילים כדי שננסה להבין מה קרה. אין בעיה. דוד חזיזה, אורך כבוד אצלנו כבר, ברוך השם. דרך אגב, תושבי טבריה צריכים לדעת את זה,

גם יוסי אוקנין וגם דוד חזיזה, מגיעים לוועדות ולא מוותרים, כאילו שזו רק קפיצה קטנה. אני חושב שבאמת, טבריה נמצאת היום על המפה גם הרבה בזכותם, בוודאי בוועדות שלנו פה. אני רואה שיש לנו פה גם מכב״ה וגם ממד״א, מישהו רוצה לדבר? להוסיף כמה מילים על ההיערכות שלכם? בבקשה.

מבחינתנו הציוד מאושר עוד מהשנה הקודמת.

הסדרנו את כל סידורי הכבאות מול הנהלת המקום והנהלת המקום מחזיקה באישור כבאות מ- מאי 2022,

במועד קצת יותר סמוך לאירוע אנחנו בוחנים את התוכניות ביחד עם המשטרה, אנחנו שותפים לתהליך, ומכילים במידת הצורך את דרישות הכבאות.

מבצעים חישוף שטחים באזורים של ההדלקות על מנת למנוע סיכונים, אני עובדים בתהליך הזה בשיתוף פעולה ובסיוע של קק״ל. ביום ההילולה אז אנחנו לוקחים גם חלק בחפ״ק, ואנחנו חלק בלתי נפרד מכל התהליך. זהו. יישר כוח גדול, תודה רבה.

בבקשה. שלום לכולם, אני מצטער על האיחור. אני שמעון, סגן מנהל מרחב במד״א, אני יושב בטבריה. אישית, לגבי האירוע עצמו, אז אנחנו אמורים לקבל, כמו בדרך כלל, טופס איפיון של כל האירוע, בדרך כלל זה דרך האתר עצמו, דרך יוסי נבעה או דרך שמואל ברבי. בגדול, אנחנו נותנים את היקף הסיוע הנדרש בהתאם למה שנכתב על ידם, מפני שהם בחזקת מפיקים של האירוע, ומשם במקביל אנחנו נותנים את ההנחיות לקיום האירוע. איזה כוחות אמורים להשתתף, לכסות ולתת את האבטחה הרפואית. כל זה תחת הפיקוח והפיקוד של יגאל, ממשטרת ישראל. נכון לרגע זה עדיין לא קיבלנו כלום, אבל אם כבר הקשבתי ופותחים את זה, אז מספר דברים מניסיון: א׳: לגבי הנושא הכאוב שדיברתם עליו, על מרותקים, נכים או אפילו קשישים שקשה להם ללכת, אז אפשר להיעזר או לקחת את הרעיון של מה שקורה בהילולה ברבי שמעון. אבל יגאל מקודם אמר שהם לא רוצים כל כך להיעזר בזה לטובת העניין. יגאל אמר ואני שמעתי טוב את מה שהוא דיבר בשבח העניין.

יגאל, מה שאני הבנתי, זה שצריך לקחת בחשבון את המקום הצר, ואי אפשר להכיל יותר מכמות מסוימת.

על מנת לפתור את העניין הזה, חלק מהשאטלים יכולים להיעשות כמו מה שנעשה ברבי שמעון, ויש חברות כאלה, כמו ׳עזר מציון׳ שמבצעות את השאטלים האלה. מעמיסים, אנשים הולכים, מבקרים את הציון ויורדים לחנייה. זה מוריד המון-המון עומס. במיוחד אם לוקחים את מירון כדוגמה. אז רק לקחת את האפשרות הזאת בחשבון, אני לא אומר כלום. זו רק הצעה מאחר והנושא עלה כאן, זה לא תפקידי. אבל יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון את כל מה שקורה בטבריה, וזו לא רק ההילולה של רבי מאיר. יש שם המון ציונים קדושים. שהם פוקקים את ציר 90, שעליו דיבר יגאל, מפקד התחנה. כביש 90 שם הוא מאוד סמוך גם לבית העלמין הישן, ששם יש את חסידות קרלין למשל, שיכולה להציף בהילולה מסוימת ביום שישי, ויהיה קשה מאוד לזוז. יש את הרשל״ה הקדוש, יש את רבי עקיבא, יש את הרמח״ל, יש אינספור כאלה. הם אמנם קטנים אבל הם יושבים במקומות מאוד מאוד בעייתים על מנת לאפשר לתת סיוע. אני לא איש תנועה, ומניסיון שלי מעבודה רבת שנים לצד המשטרה, יורקים ומזיעים המון על מנת לתת את הסיוע הנדרש לאותם אנשים שבאים ופוקדים את המקום. לכן, כשהולכים לעשות את הדבר הזה צריך לקחת את כל הדבר הזה בחשבון, במיוחד בעירייה, שאחראית על כל העניין הזה. אני לא איש תקציבים, אני לא יכול לתת תקציבים, אבל אני מניח שצריך לסייע מערכתית.

בפרט אחרי מה שהיה באסון מירון, הדברים האלה הם חשובים מאוד, להשאיר את הצירים פתוחים עד כמה שאפשר, כי זה גם הצלת חיים,

חלק מהקושי במירון היה הפינוי. אבל העניין הוא שה"יתרון״ אם נאמר את זה ככה, במירון אתה מגביל אותו לשטח המושב ולמעלה, עם כל המגבלות ועם כל התנועה מסביב; אבל לעומת זאת קח את טבריה, זו תסבוכת אחת שלמה. זה מטבריה ועד רבי מאיר, צריך להתחיל לתת את הדעת שם, ואני רואה את השוטרים איך הם עובדים שם. הפגישה מחר במשרד התחבורה, זו פגישה עם השרה? עם השרה ועם המנכ"ל. אני מקווה מאוד שזה יישא פרי כי זה חשוב מאוד. תערבו את המשטרה, יש לנו הרבה מאוד מה להגיד בנושא הזה.

אנחנו לא מוזמנים. אני יכול להגיד לך שציר 90 מעניין אותי מאוד, הוא גורם לי המון בעיות ומונחת הרבה בטיחות שם על השולחן וצריך לרכז את כולם,

כי הסיפור שם הוא סיפור מורכב, בסופו של דבר יש לנו אגם אחד, ואין שום פתרון ממשי למה שקורה שם. רק, סליחה, לסבר את העניין. אני לא איש תקציבים אבל בסוף כמו שאתם יודעים זה הכול עניין של כסף, גם עניין האבטחה והכול. אני מתוך ניסיון העבר, היום יש יושב ראש ועדה קרואה וחבל שכך, אבל בכל מקרה אי הצעתי שילך בעוד ארבע שנים לבחירות, לדעתי הוא צריך להיבחר. הוא עשה דברים כל כך טובים בעיר הזאת. הכי טוב שיש. מזל של טבריה שיש ועדת קרואה. שתמשיך עוד 10 שנים בעזרת ה׳. רגע, סליחה, אני חוזר בי. אם הבנת לא נכון. אני יכול להגיד לך כמנכ״ל עירייה לשעבר שהם עושים עבודה נהדרת. והלוואי שרק ימשיך.

אמרתי את זה משום שאני מכיר הרבה ראשי ערים בטבריה, והוועדה הקרואה הזו עושה עבודה נהדרת ונפלאה, עם מינימום של תקציבים, וזה משליך גם לכיוון ההילולה, זו הייתה הכוונה. לא התכוונתי לפגוע באף אחד. אני חושב שהגיע הזמן שאחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי עשרות אלפי אנשים שמגיעים להילולה, ואמרה פה קודם המשטרה שבדרך כלל אתם דואגים להגיד פחות, בהפגנות אומרים יותר, ובהילולת מנסים למעט מה שיותר. כמו תהלוכות של ספר תורה, שאומרים למשטרה, כמה אנשים כבר עומדים להיות? 20 / 30/ 50 ובסוף יש המון. וברוך ה׳, גם בציון עצמו יש כמות גדולה מאוד של אנשים שמגיעים והגיע הזמן שיהיה תקצוב מסודר לדבר הזה. אני כן מבקש

אני מאוד מעריך את השר וסרלאוף,

בגיל וברוח, איש מעש רציני, אכפתי וקשוב מהשנייה הראשונה בה הכרתי אותו. אני רוצה שתיקבע איזו פגישה עם השר, עם אנשים המקצוע ואני אפילו אשמח להשתתף בה, כדי שנמצא ביחד איזו דרך להביא קצת תקציב להילולה החשובה הזאת.

מתכוון בעזרת ה׳ להשתתף באירוע, גם כדי לראות מה קורה וגם מקווה שעוד לפני כן נצליח לקיים איזו פגישה במקום כדי לראות איך אפשר להתקדם הלאה. אבל אני אומר שוב פעם, גם משרד התיירות קצת, ראיתי שנירה אומרת, רק תבקשו, אנחנו בעד שיתופי פעולה, אז אני באמת מאמין שגם משרד התיירות צריך לנסות להירתם לעניין הזה היות ובאמת שלא מדובר בסכומים גדולים, אם הטרחנו את כל האנשים המכובדים שהגיעו עד לפה לוועדה הזו, אז אני מקווה שבעזרת השם גם נצא עם בשורות טובות בדיונים שיהיו בזמן הקרוב ממש.

מבחינתי אפשר לקיים פגישה כבר השבוע. גם תוך כדי מליאה, תבקש מהשר.

מניח שאני גם אפגוש אותו ואבקש ממנו גם בעצמי. זה חשוב שנעשה ישיבה, ננסה לרתום אליה גם את משרד הפנים, שכידוע קיבלו מכתב בנושא הזה, ואני מקווה שנביא פתרון אמיתי לפחות לדבר הזה, לגבי הכבישים,

שמח להשתתף בכל דיון ואני מאמין בחשיבות של זה, אבל אני סומך את ידיי על שרת התחבורה, שבאמת עושה דברים גדולים.

אני יכול להגיד לך שבשבוע שעבר במליאה רציתי להחליף איתה כמה מילים, והיא הייתה במקביל בין שנתי טלפונים ועוד היועצים ובקושי היה לה זמן לשמוע אותי. אני מאמין שליבה יהיה פתוח, בוודאי שלטבריה, כי כולנו עם הצפון ובוודאי עם טבריה, שזה מקום חשוב מאוד, לכל אחד והצורה שבה הוא מסתכל עליה. גם תיירותית, גם קברי צדיקים. אנשים מגיעים אליה מהארץ ומהעולם ואנחנו נעשה מאמצים גדולים ככל האפשר על מנת לעזור לעיר הזאת. תודה רבה על הדיון ותודה לכם על ההשתתפות. הישיבה ננעלה בשעה 15:26.